ביוזמה משותפת עם חבר הכנסת מיקי לוי, וחברים נוספים כאן שעוקבים בדריכות אחר כל הנושא של פתיחת השמיים,

ובמקביל גם מאפשרים גם יציאה של 30,000 אנשים אחרים

וזו המטרה של הדיון.

שמהדיון הזה נוכל להתקדם לשם. חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה, נעשה

תודה רבה, גברתי, חבר הכנסת מיקי לוי,

עכשיו בדרך לכאן התקשר אליי יהודי שהוא ללא אזרחות ישראלית,

הוא חולה סרטן. שואלת המשפחה: אנחנו רוצים להגיע לכאן,

כשהממשלה הזאת מחליטה לא להכניס בני זוג,

בגלל שיקולים פוליטיים צרים קבוצה

שמאפשר לבני זוג של ישראלים שהם לא אזרחי ישראל לבוא ארצה, ונמצאים כבר בהליך. אני מאמינה שכל הנוהל הזה שונה היום בגלל הלחץ שלנו, כי אמרנו שזה לא יכול להיות - - - בעקבות דיון שקיימנו בנושא. כן, גם הדיונים, וגם אנחנו פנינו. כתבתי אתמול מכתב מאוד מאוד לא שגרתי

אבל אנחנו והאנשים שלנו והצוותים שלנו נשארים מאחור. זו דוגמה אחת, גברתי היושבת-ראש. אבל מסביב זה לא רק תיירות, מסביב זה גם עסקים,

אנשים שנוסעים לחו"ל ואנשים שמגיעים מחו"ל. אז הגיעה העת לפתוח את השמיים.

את כל אמצעי המיגון הנדרשים

תיקחו אותו לבית חולים. אז למה אתם לא מאפשרים לו לעשות את זה? משום שיש שיקולים כלכליים שמשפעים על ההחלטה לפתוח את השמיים. ולכן, גברתי היושבת-ראש, אני יודע שהכוח של הוועדה הזאת זה דווקא דבר

תודה רבה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב.

אני מאוד מודה לך על הקיום של הדיון הזה, ואני שמח שהחברים פחות או יותר באותו ראש,

אנחנו

שיוצר ועודכן לטובת שדה התעופה בנתב"ג או שדות תעופה נוספים, יש פה תו כחול שעובד עבור חברות התעופה שטסות לישראל וממנה,

והזרות. לצערנו, עקב מצת התחלואה המתווה הזה לא יצא אל הפועל עד כאן. הנושא הזה של מתווה תעופה

ואחר כך גם אני רוצה לשאול מספר דברים בבקשה. איתן,

בהמשך לדבריך, אני מאוד שמחתי לשמוע שיש היתכנויות ודברים, אנחנו שומעים את זה הרבה זמן. השאלה שלי מאוד קונקרטית: מי נתן אישור ל-30,000 איש לטוס בעת הזאת

למעט חריגים שמאושרים בצורה מאוד פרטנית ונקודתית.

קודם כול, תודה רבה, איתן. אני בהקשר הזה רוצה לומר משהו למשרד הבריאות, ואני אשמח לקבל את ההתייחסות

אז אני אשמח להתייחסות. בבקשה,

אני מנהל המערך ליחסים הבין-לאומיים של משרד הבריאות, ועוסק בין השאר בהרבה מאוד מהסוגיות שעלו פה היום ברמה האישית. למעשה, יש לי תשובות כמעט לכל דבר שעלה, אבל אני לא אוכל לתפוס את כל זמן

מבחינת הצוות המקצועי זה בהחלט מוכן להצגה ולהחלטות, ופה לגיטימי שהקבינט ידון. לגבי כניסה של מדינות אדומות לישראל העמדה המקצועית שלנו,

אזרח ישראלי יכול להיכנס לכל מדינה בעולם, כמו שאמר איתן בן דוד,

אני לא אומר שלא, אבל כרגע הנטייה המקצועית היא לשקול בין חלופה של חברה פרטית שתטפל רק בסוגיית הנוסעים לבין לשקול לאפשר לגוף אחר,

כמו MyHeritage,

משנה שיהיה מתווה שיאפשר את הכניסה והיציאה.

שהמענה הזה יהיה

תיירים בכלל היה אתמול דיון בין שר התיירות לשר הבריאות, דובר על מתווים שונים.

אנחנו נתחיל, מתוך ניסיון לאפשר לקבוצות סגורות של תיירים ממדינות ירוקות להיכנס לפה, לראות שזה עובד,

אני אשמח לשמוע את נציג רשות שדות התעופה מדבר על זה בפועל. וגם אני חושבת שכן צריך לתת את הדעת על מה שציינה פה איילת מדינות אדומות לאדומות. אם יש צורך להיעזר בחברות פרטיות כדי לעשות

תוך 24 שעות, עם בדיקות חינם ותוצאות. ויש לי חבר שטס מפריז לתל אביב כרגע הוא נמצא עדיין בבידוד והוא התנדב לעשות בדיקה כזאת בפריז, הוא נחת

אז המקום הזה מאוד חשוב. רק אתמול גם נוכחנו לגלות שישראלי טס לאוקראינה דרך טורקיה. הדבר הזה לא רק מסכן את הציבור, הוא גם מסכן את יחסי החוץ שלנו. בגלל זה ברגע שנדע שכל מי שיוצא יוצא עם

עוד ישיבה. לא צריך יותר שולחנות עגולים, לא צריך יותר ישיבות.

את וגם מיקי צודקים במאה אחוז, צריכים לפתוח את השמיים, צריכים לנהל את

כרגע משה שקורה,

אני אגיד את זה בקצרה: בן אדם שרוצה לקנות מחר כרטיס בארקיע, באל על או בישראייר, רוכש כרטיס. יחד עם זה הוא רוכש בדיקה והוא רוכש ביטוח. הוא יעשה

כי לא הגיוני שמדינת ישראל תאבד היום זה לא האנשים בבידוד, המדינה בבידוד, ואנחנו מאבדים את היכולת, את העצמאות התחבורתית

זה לא הגיוני, וזה פתיר. תודה רבה לכם. תודה רבה, מידן. אני אומנם כתבתי לי את זה כאן לסיכום, אבל אני אשים את זה על השולחן כבר עכשיו, ד"ר

אז מה, תגיד מה.

יש מתווים שונים. באופן עקרוני אני שוב חוזר ואומר: ברוב העולם מי שמגיע ממדינה אדומה, לצורך העניין חמתי שטסה למדינה

כמה מתו לפני שנה בתקופה הזאת בישראל. הרושם הוא שבתוך ההתנגשות הזאת של הסיכונים ושל הרווחים אנחנו לקחנו צד אחד באופן קיצוני, וזה הצד של למנוע סיכונים כאילו בכל מחיר.

זה פשוט אמירת אי אמת.

יהיה אפשר להתייחס אחר כך.

הסוף, תוכל להתייחס והוא יוכל להשיב.

אבל אני מתקומם על הטענה המסולפת שזאת אמירת אי אמת. אני אפידמיולוג, הדובר הוא אונקולוג - - - אני מצטער,

מרבית המלונות סגורים עדיין,

ולכן מאוד חשוב לנו לעשות הכול כדי לחזור כמה שיותר מהר לפעילות בכל מה שקשור לתיירות נכנסת. ופה צריך להגיד: שמעתי בתחילת הדיון את דבריה של חברת הכנסת איילת שקד. אני חושב שאנחנו צריכים להשקיע פה ולקחת סיכונים ולראות איך מכניסים לפה תיירות נכנסת חזרה. אנחנו

טוב שאתם אומרים, אבל זה מה שאתמול אמרנו למשרד התרבות: מצוין,

אנחנו רואים פה דברים לא הגיוניים. זה תחום האחריות שלכם, בשביל זה אתה יושב שם.

אתמול התפרסם מכרז להקמת מעבדות בישראל, מכרז של משרד הבריאות ומשרד הביטחון,

המציע במכרז לא ישתמש בכוח אדם שמשרת את

במתווה שאנחנו הצענו, הן למשרד הבריאות, למשרד התיירות ולחברי

יש היום רשתות של למעלה מ-4,000 מעבדות ברחבי העולם, כולם עברו אקרדיטציה על פי התקנים המחמירים ביותר. לכל אחת מהמעבדות האלה אנחנו יודעים להפנות אנשים, על מנת להקל עליהם את תהליך הכניסה לישראל.

מבלי לקחת רוחב פס ממשרד הבריאות, ותוך כדי שימוש באנשים שמגיעים

איך אפשר לתכנן ככה ענף שלם ולתכנן טיסות ובתי מלון ותנועה? ואני מדבר עכשיו, אני אומר את זה על דעתם של ראשי הערים

בצפת ובעכו,

המצב הנוכחי כפי שהוא מוגדר ומנוהל פה על ידי משרד הבריאות הוא מסוכן בריאותית יותר ממה שיאפשרו כניסה של תיירים, בקבוצות תיירים,

לא מבין, יש לנו סיווג ביטחוני לדעת מתווים.

יובל, זה אומר שני דברים:

אם מתקבלת היום החלטה,

זאת אומרת,

שאני לגמרי מאמינה לה שהיא בכיוון לשם, תוכל להתממש בעניין של אישור, נכון? אנחנו ב-15 באוגוסט יכולים לצאת למתווה שמעל עשר מדינות אפשר להיכנס בלי

תפתחו. עזבו אותנו, תפתחו. מזמין כל מי שחושב שהוא יודע יותר טוב ממני לבוא לאתגר אותי, אני אשמח. לא, חלילה, להיפך. אני אומרת לך אפילו: אנחנו לא נכנסים לשיקולים

ולכן צריך יהיה פה במודל המדינות הירוקות גם לאפשר, וזה גם נותן מענה לדובר הקודם, ואנחנו מודעים לקשיים של הסקטור,

אלה שתי הנקודות שרציתי להגיד. אנחנו כמשרד החוץ מוכנים להשיק כל מהלך מול המדינות. עם כולן יש לנו קשר ושיח

אנחנו הכנו.

הייעוץ המשפטי שלנו, משרד המשפטים וגופים אחרים עובדים על התקנות. זה יוצג לקבינט, ילך להליך של חקיקה וזהו. ילך להליך של חקיקה. אז אני רוצה לומר משהו. זה סיפור.